שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

ידינו לצערנו עמוסות פעם נוספת בענייני קורונה. ברכת ברוך הבא ליו"ר הוועדה לשעבר חבר הכנסת